בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. נתחיל עם הצעות לסדר. שלמה קרעי, בבקשה. אני חושב שצריך לבטל את הדיון בנושא העמותות, ההצגה של הנתונים עומדת בסתירה מפורשת לנוהל. ביקשנו יותר מידע, ביקשנו להיות חשופים יותר לפרטים לגבי העמותות. אני לא יודע מה מנסים ברשות המיסים לעשות או להסתיר מידע, או שפשוט הם עצלנים ולא יכולים להכין טבלת אקסל כמו שביקשנו. אני חושב שזה יהיה זלזול ביושב הראש ובחברי הוועדה אם נקבל את החומר כמו שהוא ונדון בו. אני מציע לדחות את הדיון בשבוע, לדרוש מהם להביא את החומר בצורה מסודרת. יש לנו הרבה מאוד נושאים שאפשר לדון

לא יכול לעסוק בנושאים האלה בשעות הקרובות, כי אנחנו ועדה שצריכה לקבל החלטה מראש על מה דנים. אם אני מבטל, המשמעות של העניין זה שאין את הדיון הזה. יש פה עמותות שנמצאות כבר כמה חודשים. חלקן מסיבות סובייקטיביות לא באו עד עכשיו לדיון, להן זה חשוב.

נגרם לנו נזק עצום, למה אתם לא מביאים את זה לדיון? אני מרגיש מאוד לא נוח. יש דברים שאומרים עליהם במשרדי ממשלה, בעיקר במשרד האוצר, שהוועדה לא מילאה את תפקידה בהם - מה שאף פעם לא היה נכון. במקרה הזה לא אומרים את זה, אבל זה נכון, אנחנו לא הבאנו את זה לדיון. חלק באשמתי, חלק באשמת הנושא שבאופן אובייקטיבי היינו צריכים להביא אבל אני דחיתי. אני לא יכול יותר לדחות את זה. חבר הכנסת קרעי,

החלטנו על נוהל שעליו צריך לשמור. אנחנו תיכף נדון על העניין הזה, נראה מה אנחנו עושים. אתה צודק, אני לא מתווכח איתך, אבל דחייה זה לא הפתרון. ההצעה לסדר שלי נובעת מתוך כאב מאוד-מאוד גדול. סיירתי בלא מעט עסקים, בלא מעט שווקים ברחבי הארץ שבהם פגשתי ציבורים שלמים שנאלצו לקחת הלוואות בשוק האפור. אם אני מדברת על השווקים, מדובר על יותר מ-50% מהסוחרים שלקחו הלוואות. אני יכולה לתאר לעצמי שעסקים שאולי לא ניתנה להם האפשרות לקחת הלוואה, שאולי כבר מיצו את כל האפשרויות שלהם, לא רק שיהיה להם קשה לחזור לעבודה לקראת סוף ימי הקורונה - הם פשוט יטבעו. אנחנו צריכים לתת על זה את הדעת בוועדה, לראות מה עושים עם הסיפור הזה של השוק האפור, והאם יש איזו שהיא תכנית יציאה אמיתית. מה את מציעה? צריך לחשוב על פתרון. קודם כל,

האם יש לנו אפשרות לאסוף את הנתונים לגבי כמה אנשים לקחו בשוק האפור, מה הם ההיקפים הכספיים שהם לקחו, האם יש לנו איזו שהיא תכנית יציאה עבורם. שוק אפור זה לא משהו שאתה יכול לצאת ממנו, זה משהו שגומר את החיים עצמם. מאחר ומדובר במספרים מאוד-מאוד גבוהים של אנשים שנטלו הלוואות בשוק האפור, זה חייב להיות חלק מהדיונים שלנו, במיוחד כשמדובר בתקציב. אני רוצה להצטרף לחברי שלמה קרעי, רק מכיוון אחר. אני מציע לנעול בכלל את הוועדה, לא רק את הדיון הזה. ניתנה לנו בשבוע שעבר התחייבות חד-משמעית

דיבר איתי משה שגיא ביום חמישי בלילה. הוא אמר לי שניתנה חוות דעת על ידי הלשכה המשפטית של משרד החינוך. הבעיה הגדולה שעלתה בדיון בשבוע שעבר זה העניין של חוות הדעת של הלשכה המשפטית של משרד החינוך. הבעיה הזאת נפתרה, הם הגישו חוות דעת, וצריך להעביר את הכסף לנושאים שהעלית. העובדה היא שהיום יום שני והכסף עוד לא עבר. הוא לא עבר ממשרד האוצר למשרד החינוך, בוודאי לא מתוך משרד החינוך. האם את המורה שלא קיבל משכורת, האם את התלמיד שנמצא ברחוב, האם את ראש המוסד שכבר חצי שנה נמצא בלי תקציבים מעניין האם חוות דעת של משה שגיא עברה,

הוא רוצה לראות כסף. גם אחרי שתהיה חוות דעת,

אז גם יסתבר שעד שחוות הדעת הגיעה האוצר שם את זה ברזרבה, לא בתקנה. ואם זה יהיה 15% יותר, יצטרכו שוב חוות דעת. זה לא נגמר. לא יכול להיות מצב

אם צריך שכל מי שאחראי לזה ישים את המפתחות וילך הביתה, זה מה שצריך לעשות. זה בלתי מתקבל על הדעת. אני מתחנן בפניך, אל תביא לוועדה הזאת שום דבר שמעניין את משרד האוצר ואת משרד החינוך עד שהשקל האחרון של הכסף הזה לא עובר לצרכן הקצה שקורס. זו לא פריבילגיה, זה לא שוקולד, זה הלחם והחמאה של כל הגופים האלה. אכפת לי כמוך. אני היום יושב עם האוצר. אני הולך להגיד להם שאם הם לא יביאו את זה מיד אז יתחילו בעיות. היינו צריכים לקיים פה דיון קשה עד שהגענו למסקנה הזאת. אמרתי שעד יום חמישי אני רוצה שחוות הדעת תעבור. זה עבר ביום חמישי. אני אשב היום עם האוצר לראות מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. לא צריך חוות דעת, אלה תקציבים שעברו כל שנה. אני רוצה להודות לכל חברי ועדת הכספים על כך שבשבוע שעבר, לאחר דין ודברים קשים שהיה פה עם אסי מסינג, סוף סוף הגיעה החתימה המיוחלת ואפשר לצאת למכרז במשרד

זה רק מראה שאנחנו מאוחדים כולם בעד מטרה אחת. בצלאל,

אנחנו חושבים שלא צריך את חוות הדעת, וגם אמרו את זה במפורש פה.

אדם שעבד בשוק אמר לי: "תגידי לי, למה אתם מחכים? את רוצה שאני אחזור לעסוק בסמים? אחרי שעברתי שיקום מאוד ארוך אני עובד היום בשוק, רק סגרתם לנו את הכל. כדי להאכיל את הילדים שלי אני אצטרך לחזור לעסוק בסחר בסמים, אני אצטרך לחזור לשווק סמים. זה מה שאתם, אלה שיושבים שם, רוצים?" הדבר נכון לכל האנשים שיש להם עסקים קטנים, שיש להם כל מיני חנויות. זה בלתי מתקבל על הדעת המצב.

מדברים פה על סיוע לכל מיני עסקים, אבל אנחנו לא חושבים על האנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם. פתרנו את הבעיה של הארנונה לעסקים, אבל אנשים מתקשים גם בארנונה למגורים, גם במחירי המים, הם לא מצליחים לשרוד את התקופה הזאת. כשאנשים נמצאים יותר בבית הם משתמשים יותר במים, מה שמחייב אותם לשלם מחיר גבוה על השימוש העודף. העיריות עדיין עושות גבייה אגרסיבית של הארנונה, כולל כל מיני עיקולים,

פריצה לתוך הבתים. זה בלתי מתקבל על הדעת איפה שאנחנו חיים, הגיע הזמן שנעשה סדר בעניין הזה. הסדרת העניין של הצ'קים החוזרים בתקופה הזאת הסתיימה, עד כמה שידוע לי, בחודש אוגוסט. אנשים חזרו להתקשר, כי התחילו לחשב להם את הצ'קים החוזרים.

אנחנו שוכחים שעכשיו המצב יותר גרוע מהמצב כשנתנו את הפתרונות. אז לאנשים היו עוד קצת רזרבות. היום, זהו, אין להם שום דבר. אני חושבת שצריך לפתור את הנושא הזה. יש את הנושא של ביטוח חובה למוניות. אני חושבת שהגיע הזמן לעסוק גם בנושא הזה. אני מבקשת שייקבע לזה דיון. כנראה שאנחנו חיים במציאות שבה הממשלה לא יודעת מה מתרחש בשטח, אדוני היושב-ראש. יש קריסה כללית אצל עסקים קטנים,

אבל הממשלה מתעסקת עם מצגות שווא שהכל מצוין. אני רוצה להזכיר לגבי התקציבים של בתי הספר של המוכר שאינו רשמי.

שתעלה את זה, במידה ותהיה לך ישיבה עם האוצר ועם משרד החינוך, כדי לפתור את הבעיה הזאת שמקשה עוד יותר על האנשים. כנראה שאנחנו לקראת מיני גל שלישי של קורונה בישובים הערביים. כבר 11 ישובים מועמדים להיות ישובים אדומים. גם בגל השני הממשלה וכל צוות הקורונה לא ידע איך להתמודד עם הישובים הערביים. אי אפשר לפתור את התחלואה בלי לתת מענה לבעיות הכלכליות. צעירים ערבים עדיין מקבלים דמי אבטלה, דמי חל"ת. עסקים קטנים נאלצים לפעול או לפתוח בסתר כדי לשרוד את התקופה. נשים ערביות סובלות מתת הכנסה ותנאים גרועים ביותר. לרשויות מקומיות ערביות אין מענה בתקציבים. אנחנו גם לא רואים

בשפה הערבית. אנחנו רוצים לראות איך הם מחלקים את התקציבים,

איך הממשלה מתכוונת מעכשיו להתמודד עם הגל השלישי. קיבלתי אתמול מכתב ממגדלי הפרחים והתבלינים. דנו רבות במשבר שהם עוברים. מסתבר שהם קיבלו רק 30% ממה שהם צריכים לקבל. אני מבקש דיון מיוחד על הנושא הזה. הבנתי שזה הולך להסתדר. הוקצבו להם 30 מיליון ₪. 30 מיליון ₪ מחזיר להם רק 30% מההפסדים, לא 75% כמו שמקובל. גם חלק גדול מה-30 הם לא קיבלו. המשבר מתמשך,

וצריך לראות איך פותרים את הבעיה. אישרנו בוועדת הכספים עשרות מיליארדי שקלים לנושאים שונים,

הטבות כאלו ואחרות. עם כולם עשינו את זה בלב חפץ. לא יכול להיות שנשמע שאין כסף לפתיחת כיתות א'-ב'. הקצינו כאן כל כך הרבה כספים, חלקם לאנשים שלא צריכים לקבל, כמו אני ומשפחתי שקיבלנו 750 שקל בלי שום סיבה, לא משנה שתרמנו את זה, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שאי אפשר לפתוח את כיתות א' וב' בגלל שאין כסף בקופה. פשוט מצב מביש שהכסף לא הולך למקומות הנכונים ולא מהטעמים הנכונים. בפעם הקודמת כשדיברנו על הנושא של התבלינים והפרחים עלו ממשרד החקלאות וממשרד האוצר ואמרו, "תוך חודש". מאז עברו ארבעה חודשים. אם הייצוא של אותם מגדלים נאמד ב-12 מיליארד שקלים בשנה ללא קורונה, תבין כמה הכנסה למדינה הייתה יכולה להיות מהמגדלים האלה. כשהם צריכים את העזרה הם לא מקבלים. אני מבקשת מהיושב-ראש לקיים דיון על מה שקורה היום בבנקים מבחינת הלוואות. אני מתכוון לקיים דיון כזה. אני שומעת על בעלי עסקים שפשוט קורסים. אני מדברת גם על בעלי עסקים שלקחו הלוואה לפני הקורונה, ב-2019. לכן יש עלייה של יותר מ-50% בשוק האפור. זה הפתרון שעומד לרשותם. אני מציעה לקיים דיון בהול, דחוף. אני הולך לעשות את זה. הבנקים משתוללים. אני אשתדל להביא את נגיד בנק ישראל ואת המפקח על הבנקים לדיון בנושא, כי אני שומע תלונות על העניין של הבנקים. אני עובר לסעיף הראשון: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 וסעיף 61. אני מסכימה עם דבריו של חבר הכנסת קרעי בתחילת הישיבה. הוועדה אישרה לפני מספר חודשים נוהל לדיון במוסדות ציבור לעניין סעיף 46. במסגרת הנוהל הזה, ביקשה הוועדה נתונים נוספים על הנתונים שניתנו לה עד היום ביחס לעמותות לפי סעיף 46. ארבע הרשימות שמופיעות בפניכם לא כוללות את כל הנתונים החדשים, הן כוללות רק את הנתונים שהוגשו לוועדה עד היום. בשיחות שקיימתי עם רשות המיסים אתמול והיום חזרתי וביקשתי מהם לשלוח את הנתונים. אני אשמח לשמוע התייחסות, אחרת אני מציעה לוועדה לא לקיים דיון ברשימות האלו היום. אנחנו רוצים לעזור לוועדה לקבל את ההחלטות הנכונות לגבי האישור של העמותות. אנחנו צריכים לגבש את הנתונים שהוועדה דורשת, שזה מעבר למה שהיה מקובל עד עכשיו לספק לוועדה, כדי שמצד אחד הם יעזרו לוועדה, ומצד שני לא יטילו עלינו נטל בירוקרטי כבד. חלק מהנתונים הם חסויים, כמו הנושא של חקירות. אנחנו אלה שקבענו את הנוהל. את מה שאי אפשר להעביר אף אחד לא מבקש להעביר. אנחנו לא מבקשים להביא דברים שאין אפשרות להביא, אבל יש דברים שאפשר להביא. ביקשנו את מטרות העמותה, תיאור פעילות העמותה, מחזור העמותה באותה שנה או בשלוש השנים שקדמו לבקשה, המקורות הכספיים של העמותה, סך הוצאות העמותה בשנת הכספים וסך הוצאות ההגדלה באותה שנת כספים, כיצד היא מקיימת את המטרה הציבורית. אלה דברים שהוועדה צריכה לקבל כדי לקבל החלטה. אחרי הדיון הזה יש לנו עמותות שהוועדה החליטה שהיא רוצה להוציא, כי היא חושבת שיש בעיה ביחס לפעילותן ולמטרה הציבורית שלהן. כדי שהיא שתוכל לקבל את ההחלטות האלו היא צריכה לקבל את הנתונים מראש. זה נוהל שהיא קיבלה כאן בעצמה, נדמה לי בהשתתפות מר ארז אורעד שהתנגד. אני התנגדתי. זה לא כל כך משנה, אדוני, אנחנו קיבלנו החלטה. ההתנגדות שלך נשמעה אבל לא התקבלה. הוועדה היא לא אות מתה בכנסת הזאת. אנחנו ניתן את הנתונים שיעזרו לוועדה לקבל את ההחלטה. אני מציע, למרות שהנוהל

שנשב באופן מסודר על אותם נתונים. יכול להיות שניתן נתונים נוספים מעבר למה שאתם מבקשים. את הנתונים שקשה יהיה לנו להביא נצטרך להוריד. נעשה איזו רשימה מסודרת שאותה נספק החל מהרשימה הבאה. אנחנו לא מתנגדים לבקשה עצמה, אבל כדי שהנוהל הזה לא יהיה חד-צדדי - - הוא לא

חד-צדדי. למה לא הבאתם את הנתונים עד עכשיו? אותה דרישה של הוועדה לא גובשה ביחד איתנו.

הוועדה קיימה שני דיונים בעניין הזה. עברה תקופה ארוכה עד שהבאנו את העמותות האלו לאישור. אתה לא באת ואמרת: רשות המיסים מתנגדת לנוהל, אנחנו מבקשים לקיים את הדיון.

היינו עושים את הדיון כבר מזמן. הוא לא אומר שהוא מתנגד, הוא רק אומר שזה יהיה מהרשימה הבאה. למה זה צריך להיות מהרשימה הבאה? בדיון הראשון שהיה לנו בחודש יוני הצעתי לך לעבור על זה כמפקח. אתה לא קיבלת את ההצעה. אם אני קורא את הנוהל, כתוב בו כך: "ימציא נתונים מלאים ביחס למטרות העמותה וכיצד היא מקיימת את המטרה הציבורית". אני לא מבין מה זה "נתונים מלאים". אתם רואים את הארגז שהבאתי לכאן?

יש לנו היום רשימה של 210 עמותות.

עושה צחוק מהוועדה הזאת, כי ב"גיידסטר" כתובות רק שתי שורות על מטרות העמותה. בואו נדבר בשיח הגיוני. השיח הזה היה צריך להיות בחצי השנה האחרונה. תיקח בחשבון את הטענות שיש. נבחרי הציבור החליטו החלטה מסוימת,

שאתה אמנם פקיד בכיר, אומר שאתה לא מסכים. אני מכבד מאוד את הוועדה הזאת. לאורך כל השנים, כבוד הרב גפני, נתתי לכם את הנתונים

אף על פי שאין בעולם דבר כזה שכל עמותה ועמותה נבדקת בפרלמנט.

השנים ביקשתם עוד נתונים שאותם קיבלתם ברמה סבירה והגיונית. עם השנים פיתחנו אתר שנקרא "גיידסטר". חבר הכנסת מיקי לוי נכנס לפני כל דיון לאתר הזה. אני מבקש לא לדחות את הדיון הזה לשבוע הבא, חבל להעניש את העמותות. אתם מענישים את העמותות בזה שאתה מגיע היום לדיון ואומר שאתה לא יכול לתת לנו את הנתונים. ההצעה של ארז להיכנס לאתר "גיידסטר" ולחפש נתונים על העמותה עלתה גם בדיון הקודם, רק שהח"כים דחו אותה. אני מציע שלכל רשימה שאני אביא לכנסת אני

שאתם רק תעשו קליק אחד

אתם חושב שאנחנו אידיוטים שאנחנו צריכים את הקישור שתשים לנו? ביקשנו נתונים מספריים. ארז, לא הסכמנו לזה. חברי הוועדה לא הסכימו. אני מציע לעבור לשיח של שיתוף פעולה. יש שני דברים שאני לא יכול לתת לכם פה, כשאחד מהם זה מידע אודות חקירה כנגד העמותה.

מביא את כל הנתונים שביקשתם, כולל המידע המלא הזה, הייתם אומרים לי: ארז, חסר פה המידע על החקירה של העמותה.

מציע שיח של שיתוף. אני מציע שתמנה מישהו, אולי את חבר הכנסת שלמה קרעי, כדי שנבנה טבלה חכמה, לא מסורבלת. אני לא מקבל את זה. יש פה נוהל. תגיד שאתה מעביר את כל הפרטים של הנוהל בלי א',ב',ג' שאתה לא יכול להעביר. אתה לא מנהל מו"מ עם הח"כים. ארז, אתה יודע את הערכתי הרבה אליך לא מאתמול, אבל מה שאתה אומר עכשיו זה לא פחות משערורייה. התקבלה החלטה שלא מוצאת חן בעיניך, שזה בסדר, מותר לך שתהיה לך דעה, אבל לא ייתכן לבוא ולהגיד: מכיוון שהתנגדתי וקיבלתם החלטה על הראש שלי, אני עושה מה שאני רוצה, אני פשוט לא מעביר את מה שהוועדה ביקשה. אם היית נותן 90% מהנתונים בלי דיווח על החקירות, אני מניח שעל זה היו אומרים: אתה יודע מה, בסדר, אנחנו מבינים, אבל להגיד: מכיוון שלא הסכמתי להחלטה שקיבלתם לא הגשתי כלום ככה לא מתנהלים. לא הסכמתי, כי לא הבנתי איך ליישם אותה

עובד בצורה מסודרת. עובדה שבשנה הזאת, על אף הקורונה, הבאתי 620 עמותות, 20% יותר מבשנה שעברה. את הערכתי אליך אתה מכיר. אני לא מבין מה התכלית. מותר

אורעד, שאני מעריך ויודע שהוא מביא הרבה מאוד רשימות, לבוא ולהגיד: יש שניים-שלושה סעיפים שאין אפשרות להביא, ואז למנות את הסיבות מדוע אי אפשר להביא את אותם סעיפים, אבל לא יכול להיות שמעבירים רשימה נוספת שאין בה כלום ממה שהחלטנו. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שאנחנו קובעים נוהל, שאנחנו מצביעים עליו, ואז באים הפקידים ואומרים: אנחנו לא רוצים. הם לא רוצים לא בגלל סיבה עניינית. סיבה עניינית יכולה להיות על כמה סעיפים, או על סעיף אחד שאי אפשר להביא, שזה מקובל עלינו, ואז נדון,

אבל את כל הדברים האחרים צריך להביא. אני רוצה את כל הדברים האחרים גם על הרשימות האלו. כבוד היושב-ראש, אני מתנצל על כך שלא הבאנו את הנתונים לפי אותו נוהל. תקבלו את ההתנצלות של רשות המיסים על כך שזה לא סופק. אתם צריכים להבין שזה לא סופק, כי אנחנו נמצאים בחיתולים של שינוי המדיניות. אנחנו נביא את הנתונים הנוספים שאתם מבקשים לקבל, אבל כרגע אנחנו במעבר מהשיטה הישנה לשיטה החדשה. יש לנו כרגע רשימה של עמותות שאתם יכולים להגיד: כל עוד אין את הנתונים אנחנו דוחים, זאת זכותכם הלגיטימית. אני מציע שנגבש בחוכמה את כל הנתונים שאתם צריכים. לא את מה שאנחנו צריכים, אלא את מה שמופיע בנוהל. אני מסכים שתגידו לנו מה אי אפשר. אנחנו נביא את הנתונים החל מהרשימה הבאה. החל מהרשימה הזאת. אם אתם רוצים לדחות את הדיון לגבי הרשימה הזאת,

יכול להיות מצב שאנחנו מאשרים ואחר כך בא חבר ועדה ומבקש לגבי עמותה מסוימת דיון מחדש? אנחנו יכולים לאשר בכפוף לכך שנקבל את הנתונים בשבוע-שבועיים הקרובים, ואז מי שיש לו על הנתונים השגות יבקש דיון מחדש. אותי מאוד מעניין לדעת כמה מתוך המחזור של החברות האלו הולך לשכר. זה בדיוק מה שביקשתי, את המספרים הפשוטים האלה. בעמותה שהסכום שלה הוא כמעט מיליארד 400 מיליון כסף ממשלתי, יש חמישה בעלי שכר גבוהים. השכר הנמוך ביותר מבין החמישה הוא כמו של שר בממשלת ישראל. בדיוק בשביל זה ביקשנו את הנתונים, כדי שנוכל לקבל החלטות. יש עמותות שכל מטרתן הוא לשלם משכורות. אבל אז אין ניהול תקין, או שארז לא מאשר. החבר'ה שלו עושים עבודה מקצועית. עמותה שעניינה לתת משכורות לא תקבל 46. בצלאל, יש אפשרות לקומבינות. 99.9% מהעמותות הן לא כאלו. תפקיד הוועדה הוא לפשט להן את הבירוקרטיה,

בוא אני אגלה לך איך אתה יכול לעמוד ב-20% או ב-22% מהשכר ושרוב הכסף ילך למשכורות. זה לא הדיון עכשיו. מה אתה עושה?

חותם שווי תרומות בשווה כסף, או שווה כסף במתנדבים. שלמה, זה לא נכון. יש עמותות שכולם שם מתנדבים. חלק גדול מקבלים תרומות בשווה כסף, חלק מקבלים לפי שווי מתנדבים. אף אחד לא יכול לדעת באמת את שווי המתנדבים שאתה מכניס למחזור. ברגע שהכנסת את זה למחזור כתרומות המשכורות שאתה יכול לחלק הן מכלל המחזור, שזה מגיע גם ל-50% מהכסף. גם אם הוא יביא לך את הנתונים המספריים מהמאזן שלהם, זה לא יגרום לך לדעת. בוודאי שכן. הנתונים שביקשנו זה מחזור בכסף. יש עמותות שאצלן רובם מתנדבים, אם זה תנועות נוער, אם זה לקט ישראל. באיחוד והצלה יש 5,000 מתנדבים שמחדשים להם את הציוד, מחדשים להם דברים. אין שום בעיה עם המתנדבים. הבעיה היא שכל הכסף שנכנס בתרומות הולך בסוף למשכורות,

אני רוצה שתורידו מהנוהל את העניין של מידע אודות קיום חקירה כנגד העמותה.

נתונים על זה. אני רוצה להבין את הפורמט של הדיווח. כל פורמט שתרצו

"נתונים מלאים ביחס למטרות העמותה וכיצד

האם צריך לפרט כמו מגילת יום העצמאות, או מספיק שלוש שורות? נדמה לי שזה נמצא בטופס